בכנסת העשרים-וחמש. אני שמח לראות את כולכם. מברוכ, רבי ישראל, שתהיה לך התחלה טובה. תודה. יש לי הפתעה מאוד נעימה, שאת מיכאל ביטון, לא ראיתי ברשימה והוא אתנו.

אני פה ואני אתך. יש לנו את הכבוד היום לארח את מ"מ מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, הגברת ירונה שלום. סיפרתי עכשיו לגברת ירונה, שהמנהלת של הוועדה לפניות הציבור לפני 20 שנה, שהיום היא מנהלת הוועדה לקליטת העלייה, שלומית אבינוח, הזכירה לי השבוע, שהגברת ירונה הייתה אצלנו מטעם הביטוח הלאומי, בוועדה לפניות הציבור כבר לפני 20 שנה. היא הייתה לפה ולעזרה לכל האנשים המסכנים שבאו לפניות הציבור עם בעיות אישיות מאוד קשות והיא פתרה להם את הבעיה. אני מאוד שמח שהיא הגיעה לדרגת ממלאת מקום מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.

תציג לנו את הסקירה על הביטוח הלאומי על כל אגפיו. זה חומר העבודה שנצטרך לעבוד במשך הקדנציה הזאת, שנוכל לגעת בפלונטרים ובעיות. יש הרבה נושאים, אני לא יכול לפרט אותם, כמו שנאמר, אי אפשר לפרטם כי רבים הם. אחד הדברים שכבר חשבתי עליו זה העניין של יד מכוונת, התופעה של אדם שזכאי לקצבאות ביטוח לאומי או לסיוע, הוא צריך לעבור דרך חברות שעושות עליו אחוזים. לצערי הגדול הוכח, שבלי החברות האלה, אותו אדם לא יזכה למענה. עם החברות האלה הוא יזכה למענה טוב יותר. בשעתו הייתה הצעה להקים מחלקה שנקראת יד מכוונת, לעזור לאנשים שלא יצטרכו את החברות האלה. אנחנו נרצה במשך התקופה לראות איך משכללים את היד המכוונת, שדינו של אדם שמגיע לוועדות השונות בלי חברה, כאדם שמגיע מטעם החברה. הגברת ירונה שלום, ממלאת מקום מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי,

בוקר טוב לכולם, תודה רבה על ההזדמנות להיות כאן. אנחנו בחרנו להציג על קצה המזלג את הביטוח הלאומי. לא עשינו

לגמלאות אלא הלכנו בתפיסה כוללת. אם תרצו שנרחיב על גמלה מסוימת, אנחנו כאן עם כל הנתונים ונדע לענות, אבל בגדול רצינו להראות לכם קודם כל תמונה כוללת. יש לנו איזשהו סרטון, שאנחנו מראים בדרך כלל גם למבוטחים וגם לעובדים החדשים שלנו, שזה מן סרטון שמראה ונותן הסבר. הסרטון מדבר בעד עצמו.

ואנחנו חושבים שהגמלאות הן פלטפורמה למוביליות חברתית ואישית. ביטוח כנגד השלכות כלכליות כל מיני אירועים מרכזיים שקורים על פני החיים ואתה נאלץ או שמח בעצם שזה ייקרה. לידה זה החלק השמח.

ופיזור הכנסות על פני התקופה. כשאתה צעיר ועובד, אתה תורם

הקצבה הבאה אחריה זה קצבת סיעוד, עם 302,000 מקבלים ו-14 מיליארד שקלים. כל שאר הגמלאות הן גמלאות נוספות, שנדבר עליהן בהמשך,

קצבאות שניתנות לאנשים שלא רכשו את הזכויות שלהם, אלא על פי חוק אבל לא בהכרח בצורה של גמלה ביטוחית. מה זאת אומרת? עדיין לא הבנתי. אני מבקש לאפשר את הסקירה באופן רציף,

אחר כך יהיו

500,000 פניות למוקד ו-32 מערכות מחשוב, שזה תואם לתוכניות. יש גמלאות שהן גמלאות אוצריות ויש גמלאות שהן

שאירים אם חס וחלילה נפטר אחד מבני הזוג אנחנו משלמים קצבת שאירים. בקצבת זקנה יש לנו מרכיב של השלמת הכנסה, שהוא דומה קצת

סיעוד היא קצבה שבעצם נועדה להבטיח טיפול בבית למי שמתקשה בחיי היום יום בגיל הזקנה. זה בעצם הדרך של החברה הישראלית להגיד,

כפי שתיראו, יש לנו ערוצי שירות רבים ורחבים. גם בהמשך אורי ידבר על זה,

יש לנו עוד דרך לעשות אבל בהחלט התקדמנו ואנחנו הולכים לכיוון של חליפה תפורה

זה היה שירות שהתחלנו אותו לפני מספר שנים, הרחבנו אותו לאחרונה גם לסיעוד ואנחנו מאוד שמחים על זה.

שירות ייעוד שאנחנו נותנים לאזרחים ותיקים. יש לנו מוקד לאזרחים

זאת אומרת, גם ניתן שירות בחלק מהמשרדים וההכרה

אנחנו עושים הכול כדי לנסות להנגיש את השירותים ולהעביר אותם ישירות למשרדים כדי לספק את הדברים בצורה

מול 86 מיליארד אנחנו מקבלים עוד 38

משרד האוצר, כמדיניות, רצה להוריד את עלויות התעסוקה במשק והיה צריך להוריד את הביטוח הלאומי, את אחוזי השתתפות המעסיק ואז קיבלנו שיפוי מהאוצר על הסכומים האלה.

מבחינת הביטוח הלאומי, היה עדיף שהביטוח הלאומי יגבה את הכול ולא נצטרך שהאוצר כל הזמן יזרים לנו כספים, כדי שלא נהיה בידיים שלהם, שהמערכת הכלכלית של הביטוח הלאומי, מבחינת האיתנות הפיננסית שלה ומבחינה אקטוארית, דמי הביטוח היו צריכים לכסות את התשלומים של

אנחנו עוברים על כל תושבי מדינת ישראל ובסוף יוצרים חוב על כל חודש חסר כזה. המערכת כל כך משוכללת ומדויקת - כל מערכת אחרת

המדינה חייבה בחוק,

עשינו אותו בהצלחה גדולה,

אנחנו מקבלים את כל נתוני השכר של כל המעסיקים במשק לתוך מאגרי הביטוח

אבל אני רוצה להזכיר לבית הזה את חלקו של הביטוח הלאומי בתקופת הקורונה ואת הפעולה הנמרצת והמהירה להעביר לבתי האב בישראל מיליארדים, בזריזות, ביעילות, בכיסוי רחב ובגמישות. את זה הוביל מאיר

כל מי שכאן הם אנשים שלו ושאתו,

אני רוצה לומר לכם שאפו בשם אזרחי מדינת ישראל על תקופת הביטחון. לביטוח הלאומי יש חלק אדיר וזה לא הלך בקלות, היה צריך להיאבק באוצר והיה

רציתי לשאול, מהסכום שניתן לחד הוריות,

והאם יש שיח כי התחלנו את זה בשנה הקודמת להעלות את מנגנון הדיסריגרד? כי היום אישה שמקבלת מזונות,

למרות שההכנסה היא של הילדים והיא לא שלה. אני

שהם צריכים לעבור מסכת של שאול, שעל דקות כזאת או דקות אחרת הם מפספסים את הנכות שלהם. על הגדרה כזאת או הגדרה אחרת, שהזכאות שלהם

ואם הם לא ייקחו עורך דין אז הם לא

אתם לא תפגעו בכבודם של ילדינו,

שאני כאן בשם הילדים הנכים,

אדוני, בהמשך לדברים של טלי - - - סליחה, אני לא מאפשר כרגע רשות דיבור.

אנחנו נמשיך ואחר כך,

אנחנו בקשר במשך שנים עם דני זקן, מאגף הביטוח והבריאות, למצוא את הזכאות של אותו אדם שהופסקה לו הזכאות, היא בלתי אפשרית בגלל שאין סנכרון בין משרד הפנים לביטוח הלאומי. אני רוצה להגיד לכם, חברי

המידע עובר באופן אוטומטי.

כדי להנגיש את המידע לציבור. מתוכנן גם לצאת מכתב משותף מביטוח

אה, חברות עירוניות. אבל ממשרד הפנים אליכם, לגבי עובדים זרים, לגבי סיעודיים, לגבי אנשים שנכנסים ויוצאים,

אני מאמינה מאוד גדולה בשיתופי פעולה ולכן אני מעדיפה ללכת, אם אפשר,

תהיה בעיה ולא נצליח

בעוד עשור אתה לא עומד בהתחייבויות שלך לציבור. לזיכרוני, בשנת 2044, מהדוח האקטוארי האחרון זה פורסם שם.

לכן צריך לבחון את זה בדוח האקטוארי הבא.

הסיפור האישי שלי, אני יכולה להוריד גם את התקרה הזאת עבור הילדה שלי, מה עושים אנשים שלא יכולים? אני רוצה שתשמעי את התשובה. לי חשוב לתת את העובדות, אלה העובדות שלנו ואני אשמח אם תבדקי אותי. 80% מהאישורים לילדים נכים היום ניתנים, לדעתי כבר כמה שנים, ללא נוכחות.

רק על סמך האבחונים שאתם מביאים, הילד לא מגיע לוועדה. אז 80% כרגע מהאישורים הם אישורים רק על סמך מסמכים. זו נקודה מאוד חשובה.

כי אוטיסט לדוגמה, חוות הדעת של המרכז להתפתחות הילד,

כי מה לעשות, זה לא שפעת וגם לא עובר.

ולכן התהליך הולך אוטומטית. אנחנו גם היום פועלים מול המרכזים לודה תוכל לפרט של המכון לטיפול בהתפתחות הילד, כדי לקבל את המידע אוטומטי ולקבל אותו בכפיפה שאתם לא תצטרכו להגיע אלינו אלא אנחנו אוטומטית נסדיר את הנושא. זו נקודה חשובה מאוד.

בסיעוד, 90% מהערכות התלות היום נעשות ללא נוכחות. לא מגיעים לאנשים הביתה, זה איזשהו שינוי שעשינו בקורונה, שינוי מאוד מסיבי. שימשיך, שלא יהיה הוראת שעה. לא, זה לא הוראת שעה. שמעת בשורה, 90% מהאנשים לא יצטרכו להגיע לשם. אנחנו לומדים ומשתדרגים ובעצם אנחנו עושים את ההחלטה רק על סמך זה. מהסיעודיים. כן, סיעודיים. לילדים גם אם היא אמרה ש-80% לא מגיעים. הילדים הנכים, 80% מהאישורים. במעבר לגיל 18 - - - כן, האם אבחון אוטיזם - - - לא. במעבר לגיל 18 אני רוצה להסביר, אם אני מפספסת אז לודה תרחיב, זו נקודה חשובה. במעבר מגיל 18 לבגרות בעצם, זו נקודה מאוד חשובה כי אני יודעת שההורים נמצאים בחרדה,

בגלל הקצבה אלא בגלל שהם רוצים לראות את הילד שלהם עצמאי והם רוצים לראות אותו מסתדר בחיים, מה שנקרא, מי שיכול להסתדר בחיים. לא כולם יכולים, לצערנו. קודם כל צריך להסביר, שקצבת ילד נכה וקצבת נכות הם לא עם אותם קריטריונים. קצבת ילד נכה זה בעצם הסיוע והתלות של הילד בזולת. ואילו קצבת נכות זה אחוזים רפואיים שמחושבים לפי אחוזים רפואיים. אם אנחנו יכולים לעשות את המעבר הזה בצורה אוטומטית לודה תיכף תרחיב אנחנו עושים את זה. במקרים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה אוטומטית, אנחנו מזמנים את האנשים. לודה, את רוצה להתייחס לזה בכמה מילים? מה שחשוב לי להגיד, שאנחנו כל הזמן, בלי הפסקה, חושבים איך לשפר ולייעל את תהליכי העבודה ואיך לגרום לכל התהליך הזה להפוך כמה שיותר שקוף לאנשים, במיוחד להורים לילדים נכים. בעצם להגיע למצב שההורה או המשפחה תטפל בבריאות, תתעסק במה שהיא צריכה להתעסק,

הביורוקרטיה אנחנו נתעסק. כשאנחנו מדברים על זה, יש לנו את המחלקה הראשונה, שהיום אנחנו מחוברים כמעט לכל בתי החולים וכמעט לכל המכונים להתפתחות הילד, במטרה לקבל את המידע משם. המשפחה שנמצאת שם בטיפול, מחתימים אותה על הסכמה להעביר מידע לביטוח לאומי. המידע עובר ישירות לביטוח הלאומי. להגיע למכון להתפתחות הילד זו המתנה של מספר חודשים ארוכים מאוד ואתם יודעים את זה. מה שגורם לילד לפספס ועדות השמה, ועדות אפיון וזאת קטסטרופה.

חד משמעית. כאשר בעצם התורים במכון להתפתחות הילד הם תורים מאוד עמוסים וגם אנחנו כהורים חשים את זה וחווים את זה. ברגע שהילד הוכר אצלנו, הדבר הכי חשוב, על מה שהזכאות משפיעה, בין אם מדובר בהנחות בעירייה, בחברת החשמל ובכל הגופים האחרים, חשוב שזה יעבור אוטומטית ויהיה כמה שיותר שקוף למשפחה. יש לנו כבר היום תהליכים גם לתג חניה ולכל דבר אחר. יש לנו תהליכים שעוברים באופן מלא, אוטומטית, כמו זכויות לחברת חשמל, הנחות במים, תגי חניה ויש לנו תהליכים ממשרדים אחרים שאנחנו כל הזמן בקשר ואנחנו מאוד רוצים את העזרה שלכם, לקדם את זה מהר ככל שניתן כי אנחנו בהחלט רוצים להעביר את המידע, כדי שכל הביורוקרטיה מסביב תהיה שקופה עד כמה שאפשר. ולגבי המעבר מילד לנכה לאדם בוגר כמו שכבר ירונה אמרה, 80% מוועדות שכתוצאה מהן נקבעת זכאות בילד נכה, הן נעשות ללא נכות.

בנכות כללית אנחנו כרגע לא נמצאים בשיעור כזה גבוה.

אדוני היו"ר? כשאומרים 80%, זה לא כל הילדים - - - ילדים

בבקשה, לדייק את העובדות כי זה לא ככה. טוב ששאלת כי היא רוצה לדייק. על ילדים כן. על בוגרים, בנכות כללית, מכיוון שלבוגרים נקבעים אחוזים, כמו שאמרה ירונה, לצערי, אנחנו עדיין לא באחוזים כאלה גבוהים. יחד עם זאת, הילדים במעבר מילד נכה, יש לנו היום תהליכים אוטומטיים, שאנחנו בעצם פותחים את הבדיקה בצורה אוטומטית. מה שאנחנו יכולים לעשות מבלי לפנות למשפחה, אנחנו עושים את זה תמיד אוטומטית, במיוחד אצל ילדים שרמת התלות שלהם היא גבוהה. תוכלו בבקשה להעביר לנו את הפירוט, באיזה תחומים המעבר מילד לגיל 18 - - - אין בעיה, אנחנו נמציא לכם את הנתונים, אין שום בעיה. אם אתם רואים שיש מקומות שפספסנו או שאתם חושבים שיש אפשרות נוספת, נשמח. אני רוצה להגיד לחברי הכנסת, כל השאלות שאתם מעלים, אני רוצה שהביטוח הלאומי ירשום ויעביר את התשובות לוועדה. גם אם אין לנו מספיק זמן לפרט את זה, יהיו לנו עוד ישיבות בכל מיני נושאים. יש שאלות, כמו שאתה שאלת, שזה פשוט העברת מידע וזה הדבר הכי חשוב. ברשותכם, אני רוצה לסכם את הישיבה. אני רוצה להודות למוסד לביטוח לאומי ולמנכ"לית ולכל הצוות שעוסקים במלאכה, שבאו אלינו ברוח טובה וברצון לעזור. זו ישיבה ראשונה של הוועדה, הם יודעים ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעזור לביטוח הלאומי, והם יכולים לעזור לנו לעזור לאזרחים ולכן שיתוף הפעולה מאוד חשוב. מספר הנושאים שאנחנו נעקוב אחריהם, יהיו דיונים המשכיים.

נושא הסנכרון במשרד הפנים והרשויות המקומיות, בכל נושאי הביטוח הלאומי, החל מעובדים סיעודיים ועד לשכות הרווחה. בע"ה נקיים על כך ישיבת המשך, גם תחומי סיעוד, עובדים זרים, זכאים לתלושי מזון ועוד, נקיים על כך דיונים. גם בנושא ניידות, אני מבקש שייכנס, בבקשה. בהחלט, בשמחה רבה. אנחנו פה, אני מקווה להרבה זמן, כל נושא שיעלה, נקיים על זה דיון ואני מקווה שגם יהיו תוצאות. כיוונת בדיוק לשורה הבאה שהמנהלת הכינה: נמשיך לקיים ישיבות בכל נושא שיקדם את הטיפול באזרחים מול הביטוח הלאומי, גם הטיפול בוועדות הרפואיות, בעיקר לילדים נכים, גם בנושא הבטחת הכנסה,

כדי שכל אזרח יוכל להיכנס ולא רק מי שהוא מומחה להיי-טק, כדי לקבל את כל השירותים. כל נושא שמישהו יעלה, נשמח לקבל אותו. תודה רבה לגברת ירונה שלום ולאנשי צוותה, ניפגש בע"ה בישיבות הבאות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:42.